בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים.

ונתונים על ביצוע התקציב ותכניות הסיוע,

יצאה תכנית של ראש הממשלה ושל שר האוצר שמגיעה לישיבת ממשלה היום ואחר כך תצטרך להגיע לכנסת לקריאה ראשונה ולהיות מחולקת לוועדות השונות.